בוקר טוב,

כ"ה באדר ב' התשפ"ב, ה-28 במרץ 2022. נדון היום בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה.

מאחל החלמה מהירה לפצועים, משבח את

מה היה בסדום?

כל אחד דאג לעצמו, כל אחד אמר: "מה פתאום שאתן לשני משלי,

לדאוג לעצמי, לעשירים, שהעניים יסתדרו". אנשים מנסים לחפש סיבות כאלה

מדובר במעשים של יחידים. אני לא רוצה להתווכח בימים האלה ובשעות האלה, אני חושב שצריך

האחרון ששלומית מדברת עליו זה התיקון האחרון של מענק העבודה. התיקון הזה בנוי על מקדמה - - - בתוספת - - - קורונה בייחוד למי שזכאי למענק עבודה. את המקדמה, במקרה הזה, לא היה צורך להחזיר.

אוכלוסייה שלא הגישה בקשה דרך האזור

אז אתם מתכוונים לשלוח מכתבים. כן, נודיע כך למי שיהיה זכאי. את הנוסח כבר נתאם. אז יש גם לנסח זאת כך. זה לא "תפעל ליידע".

לא, להיפך, מחברים נקודות. התוצאה היא - - - התוצאה לא תמיד חיובית אבל - - - היא שלילית כמעט תמיד. זה תלוי בתמהיל ההכנסות, נכון. אני אומר,

עכשיו הוא יגיד לך שהם היו באותה הממשלה,

בבקשה, ישי, מה עוד? אני חושב שעברנו על השינויים. דבר אחרון: פסקה 3 בעמוד 637 שבעצם מדברת על זה ששר האוצר רשאי לקבוע, מטעמים תפעוליים, שתשולם המקדמה גם למי שהתקיים בו האמור בפסקה 1(א).

יש פה שדרוג קטן של קבלת המידע מהביטוח הלאומי. זה לא סיפור גדול, עשינו זאת לפני שנה לצורך תוספת קורונה למענק העבודה. זה לא משהו שאנחנו צריכים לייצר עכשיו.

למה זה "מיום פרסומו של חוק זה" ולא מתחילת ינואר 2022 כמו בסעיף 1,

מענק העבודה לא חל על ינואר-מרץ 2022

כך הוצג גם בישיבה

הנשים, כבר היום ניתנות יותר נקודות זיכוי לנשים.

אבל אתה נןתן נקודות זיכוי שאינן ברות שימוש. בפועל אתה אומר לה: "קחי את נקודות הזיכוי", זו אחיזת עיניים כי היא לא יכול להשתמש בהן מכיוון שזה מגיע כבר מהטבה קודמת ואין כפל הטבות. ינון, עדיין יש 600,000 שיהיו זכאים

לכן, אני

- - - לא הבנתי למה זו הפלייה, גם יהודים בני 18 לא מקבלים. הוא לא יודע להסביר את זה, הוא רק אומר. אשמח להתייחס לתוכן הדברים כמו לאורכם. אורך הדברים הוא גם סממן של הנקודות החשובות. טיבי, אמור שזו אקסיומה, אין

בנקודות זיכוי שמקבל פרט בעשירון העליון עבור שני ילדים. אני מבקש התוספת למענק לא תהיה באחוז שרירותי שאנחנו נקבע, אלא לקחת כעוגן את סכום התוספת שמקבלים העשירים בתוכנית ואין לי בעיה

מה שאתה מסביר,

אתם לא מוכנים,

מגיל 18, עם כל הכבוד, מה זה גיל 21? לא, לא, תהיה לך הסתייגות. ג'ידה, מה, את מצביעה נגד גיל 18? היא לא מצביעה נגד שום דבר.

מצביעה

ראש הממשלה רץ לתווך כדי שנשכח שיש פה יוקר המחייה. אתם עושים כל מיני פסגות כדי שנשכח שיש פה יוקר מחייה. אתמול, לצערנו, קרה הפיגוע הזה. עכשיו הפסגה נשכחה כי המציאות הכתה בפנינו שוב. כשאתם מביאים משהו, אל תחשבו מה ייתן לכם כותרות כי אם באמת הייתם רוצים מהות הייתם מכניסים את השינויים שביקשנו

הסתייגות הבאה, בבקשה. גם זו יחד עם הרשימה המשותפת: מטרת החוק היא להעמיק את הקרע בין המגזר החרדי לחברה.

אם אנחנו רוצים לעודד תעסוקה ולנסות לסייע

בואו ניתן את אותו דבר.

תודה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. רוויזיה. ההסתייגות הבאה, בבקשה.

המיסים לגבות מס שאינו אמת מהאזרחים. מי בעד?

ההסתייגות הבאה: מטרת החוק לאפשר לממשלה לבטל את הרשות המחוקקת. זה בדיוק. במיוחד את ועדת הכספים.

ניר, זה מצחיק אותך שאני רוצה לנמק. לא, זה מצחיק אותי - - - ההסתייגות? אז אסביר לך כדי שלא תצחק. בסוף ההסבר אתה עלול לבכות,

כי תבין באיזה מצב אתם נמצאים כרגע.

מדובר בהוראת שעה לשנה הזאת ויש כוונה

בזמנו האוצר אמר שמדובר בעשרות מיליונים. תבדוק את הפרוטוקול.

אתם מונעים עכשיו מהורים עובדים, מאזרחי ישראל, הטבות מס - - - - - - בגיל 18-21. אתם

אתה יכול להגיד מה שאתה

- - - - - - - - - ולתת קצבאות ילדים לעשירים בלבד. אני לא אשתוק לכם, זו חוצפה. שלמה קרעי - - - שאתה מנמק את

אישה יוצאת לעבוד בגיל 18. יש נשים שיוצאות לעבוד בגיל 18, הן לא זכאיות למענק

אישה שיוצאת לעבוד בגיל 18 לא זכאית למענק עבודה,

ואז אי אפשר לספר לנו סיפורים שזה לא פוגע בנשים.

שאתם לא נותנים להם את ההטבה,

גידול נערות ונערים מלווה בהוצאות רבות אשר הולכות ומתייקרות, בייחוד בתקופה כלכלית קשה.

שמדירה משפחות ברוכות ילדים אשר מגדלות ילדים - - - רגע, איזה מספר את? קפצתי ל-29 כדי שנוכל לנסח את 27 ו-28 כסעיף מטרה. מי בעד?

לא התקבל. הצבעה לא נתקבלה.

ההסתייגות של חבר הכנסת טיבי. אפשר לדלג ושהוא יהיה קודם ואחר כך אני. אין בעיה. בסעיף 1,

אוקיי,

שב לנקודה החשובה שבגללה התכנסנו היום ובאנו, כי זה נושא שאנחנו מטפלים בו תקופה ארוכה, זה לעשות צדק עם הצעירים בני 18, צעירים וצעירות. ההסתייגות הזאת הפעם היא

שרוב המשפחות האלה הן כבר מבוססות יותר מאשר המשפחות שיש להם ילדים, שאתה משלם על המעון,

לכולם, כי אתה צריך לחלק,

אנחנו במדינת ישראל יש לנו, ברוך ה', משפחות עם הרבה ילדים, אז תמיד ההבדלים האלה נופלים על כל

כולם, כל האוכלוסייה,

לגבי הסיפור של הנומרטור,

הוא מצר על זה והנומרטור שלו אומר שהנומרטור כרגע לא במקום הנכון. לכן הוא אומר, הפעם, לא כהוראת

הצבעה לא נתקבלה.

המילים 'את קרובו'

מי בעד?

חבר הכנסת טיבי, זו

'מענק עבודה לא יהיה תלוי בילדים'. נכון.

תנסה אותי. ידעתי איך להעיר אותך. יבגני, מה שהיה בחו"ל נשאר בחו"ל. לא, אני מוכן להגיד מה שהיה. יש לי שאלה, היועצת המשפטית,

לוותר מ-38 עד 58, אפשר?

דרך אגב, שם הגעתי

אני אומר לך שאנחנו לא ניתן לדבר הזה שיקרה, ולכן אני מבקש אם אפשר להצביע.

בעד.

מי נמנע?

לא התקבלה.

הצבעה לא נתקבלה. רוויזיה.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא נתקבלה. רוויזיה.

108 אני מוחקת. רק תראה, אני מפרגן.

כשתרצה התייעצות בשביל להביא תשובה יותר טובה תגיד לי,

מי בעד? מי נגד?

בסעיף 1(2)(ב), במקום '13' יבוא '18'.

לא התקבל.

שוב פעם עוזרים לעשירים איך להרוויח עוד'. מי בעד?

אני

לו, אתה רואה? זו בעצם הסתייגות ששוב,

מסכמת את הבעייתיות המשמעותית ביותר בחוק הזה, בתכנית הזו, שעליה חבר הכנסת

זה לא נמצא פה. מי בעד?

ההסתייגות לא התקבלה.

לא נתקבלה.

גם על הקודם רוויזיה.

אחרי המילה 'בתקופה' יבוא 'קיפוח האבות הגרושים משתרע גם על נושא נקודות הזיכוי במס הכנסה'. זה גם היה,

לא משנה.

137. כן, אז אני מדלגת על 142. אני ב-143. בסעיף 1, אחרי

בסעיף 1, אחרי המילה 'ישראל' יבוא 'במקרים השכיחים כיום בהם מתקיימת משמורת משותפת

בסעיף 1, במקום 'הזכאי' יבוא 'מי שצריך עזרה לאור ההתייקרות אלה אנשים שמרוויחים מעט ומשלמים מס הכנסה - - - מי בעד? מי נגד?

בסעיף 1, במקום 'הזכאי' יבוא 'למה לא לחשוב

לכן, עוד פעם, מה ששלמה אמר, יש בזה היגיון, רק צריך לבדוק את זה קצת יותר לעומק.

אני לא חושב שההסבר הזה משכנע, אבל כדאי לבדוק. כן,